שלום חברים, חברות. אני שמחה לפתוח את הוועדה השנייה של וועדת הצעירים, והפעם בסימן חוק המכר, חוק רן כהן, חוק להוראת השעה של זכויות הרכישה של הדיור הציבורי. אני אגיד גם למה זה קשור לוועדת הצעירים,

מעבר לזה שכמובן שזה משליך השלכות ישירות לצעירים ולצעירות שממשיכי הדיור הציבורי, הילדים הממשיכים שרוצים לרכוש את הדיור הציבורי ושתהיה להם הזדמנות טובה יותר בעולם הזה, שזו הכוונה של החוק החשוב הזה, אנחנו גם צריכים להכיר במציאות בעוני, ובישראל הוא רב דורי. וחלק הדרכים לנתק את הרב דוריות של העוני, זה על ידי חקיקה שתדע להסתכל על המקומות האלו כמו החוק החשוב הזה, שבעיני הוא חוק שהוא סמל. כשהייתה את השאילתה הדחופה שעופר כסיף הגיש לשר השיכון החדש גולדקנופף ואני הגבתי לזה ואמרתי לו יש לך הזדמנות היסטורית, כבוד השר, לחדש את החוק במשמרת שלך כצעד ראשון זה דבר שהוא יקרין על כל המשך הכהונה שלך, וביטול החוק הזה יהיה כתם גדול על הכהונה. ואחר כך הייתה גם הצעה לסדר היום שדיברנו על זה, ואני יודעת שפורום הדיור הציבורי שעבדו איתנו על הדיון הזה גם פנו במכתבים, אתה תפרט על זה עוד מעט, דני. ולצערי הרב מאוד התבשרנו אתמול שהשר החליט סופית לא לחדש את החוק. אני רק אגיד שהיום פג תוקפו של החוק הזה. באופן די סמלי יצא שהדיון על היום הזה, ואני כואבת את זה מאוד. אני גם חושבת שאסור לתת לזה לעבור, ואנחנו צריכים לעשות פה הכל באמת בגלל הסמליות והחשיבות של החוק הזה, וגם בגלל הקשר המובהק לרב דוריות של עוני ולצעירים בפער חברתי, ולמשמעות של החוק הזה. לפני שנמשיך, אני אגיד שהחוק הזה גם לא יושם כתוכנו ובמלואו. תוכן החוק הזה היה אחרת מאיך שהוא בוצע. זאת אומרת, בכספים של רכישת הדירות היו צריכים לרכוש חזרה דירות ציבוריות. מה שהממשלה לא עושה ולא עשתה במשך שנים ארוכות, ובעצם המקום הזה של לשסות ציבור כזה באחר, להגיד שבגלל שאין דירות אנחנו לא נותנים לחוק הזה להמשיך כדי שיהיו דירות לממתינים, ולהפוך את המעגליות הזו של רווחה בצורה הזו,

בעיניי, מחפיר. אין קשר בין החובה לבנות ולקנות דירות ציבוריות לבין זכויות הרכישה של הדיירים שמאפשרת להם בעלות על נכס, על קרקע, על בית, על קורת גג, והתפיסה שקורת גג היא זכות יסוד. תפיסה שהמדינה הזו הוקמה על פיה. מדינה עניה שנבנה מכספי תרומות ובנתה לאורכה ולרוחבה, לא יכולה להפוך למדינה עשירה שבבעלותה 93% מהקרקע שפשוט שכחה מה המשמעות של דיור חברתי על כל הרצף, מדיור ציבורי ועד דיור בר השגה. אני מודה לכל השותפים והשותפות שהגיעו לפה. אני רוצה לוודא שנציגי משרד השיכון ומשרד האוצר כבר הגיעו? כדי שגם נשמע יחד עם המשרדים, את חבר הכנסת לשעבר רן כהן, אני רוצה לפתוח במנכ"ל הפורום לדיור הציבורי,

ולאחר מכן נמשיך עם המשרדים ועם חבר הכנסת לשעבר,